הדיון הזה יהיה דיון קצר כי ב-13:00 יש דיון בנשיאות. אני מתנצל על זה שהוא יצטרך להסתיים עקב הדיון בנשיאות. בכל מקרה, אני עם אפס סובלנות להפרעות. כל מי שמפריע ייקרא ויצא בקריאה שלישית. אני מבקש להגיד כמה דברים שהם סופר קריטיים. אנחנו באירוע בחירת יושב-ראש לכנסת. אני רק רוצה להסביר לכולם, לכל מי שנמצא פה מסביב, חברי הכנסת מכירים את זה היטב, לא מדובר בחוק כזה או אחר שאם נפל או לא נפל, הצבעה כדומה, זו הצבעה שהיא קריטית להמשך תפקודה של הכנסת העשרים וחמש. ולא ניתן דרך קומבינות מסריחות למסמס את רצון הבוחר. אני אומר את זה בצורה הכי ברורה ואני רוצה להסביר למה אני מתכוון.

זאת הפעם השנייה שאתה אומר את זה על מה אתה מדבר? קריאה ראשונה לחבר הכנסת רול. קריאה שנייה לחבר הכנסת רול. אני לא רוצה לשמוע מילה עכשיו.

לא רול. יוראי. זה ההומו השני. הקריאות מתבטלות. ועכשיו יוראי, יש לך קריאה ראשונה.

אתה עושה צחוק? יש לך קריאה שנייה. לא העלבתי, טעיתי בשמך. אני מנצל אם נפגעת. עכשיו אתה בקריאה שנייה ואני מבקש לא להפריע. מה שקרה פה מהבוקר הוא כך, אני אומר לכם שחרפה שכזו של יושב-ראש כנסת יוצא שבא ואמר: אני אעביר את השרביט בצורה ממלכתית, כזה ביזיון לכנסת ישראל לא ראיתי. הוא קיבל מכתב מ-64 חברי כנסת להחליף את תפקידו. הוא נמצא היום על תפקידו מכוח המשך ולא משום סיבה אחרת, והוא מנצל את הסמכות שיש לו, לפגוע היום בדיון. הדיון אמור להתחיל בבחירת יושב-ראש. הודיעו לי עכשיו שמכניסים שני נאומי פתיחה, שני שרים - - - נאומי בכורה. מירב בן ארי, קריאה ראשונה. לא מעניין, אני לא רוצה תיקונים. את תכף בקריאה שנייה.

מירב בן ארי, את בקריאה שניה. לא להפריע. איזו דיקטטורה זאת. את בקריאה שלישית. תוציאו בבקשה את מירב בן ארי. - - - תוציאו. בבקשה תצאי, אני לא מוכן להפרעות. יואב, מה זאת ההתנהגות הזאת? דוידסון, קריאה ראשונה.

דוידסון, קריאה שנייה. - - - כל האופוזיציה המיועדת, לצאת מהדיון.

יוראי ומירב, החוצה.

מה זאת ההומופוביה הזאת?

אני לא מוכן להפרעות. אני לא - - - לא יהיו הפרעות. יוראי ומירב, החוצה עכשיו. אני לא מתבלבל בשם שלך - - - לא, תירגעו. יוראי, יש לך קריאה על רון. רגע, רגע. תביאו בבקשה עוד סדרנים. יוראי ומירב בחוץ.

כי הם מפריעים לדיון ואני לא סופג הפרעות עכשיו.

ככה זה הפרעה. תודה. קריאה שלישית, החוצה. בחיים לא הוציאו אותי, אתה עושה דבר שלא יעשה. תודה למירב בן ארי. תודה יוראי. ואני אומר שוב, כל הפרעה תביא לקריאה והוצאה. אני לא מוכן לספוג שום הפרעה עכשיו.

הרצנו יוצאים ממליאת הוועדה) היא תיקנה אותך בשם. אתה חבר כנסת חדש. אתה לא יודע את השם, לפחות שתי קריאות שאתה לא תדע את השם שלי, ואנצל אותם. שירי, קריאה ראשונה. - - - שירי, קריאה שנייה.

אתה רוצה לצאת? עוד מילה אתה יוצא. אני מבקש שקט ולא להפריע. אי אפשר על כל מילה - - - אתה עכשיו לא מפריע יותר, אתה בקריאה שנייה. בסדר, תמשיך.

אני ממשיך ואף אחד שלא יפריע. בבקשה. חרפה של יושב-ראש, שמנסה לנצל ולגנוב הצבעה,

הצבעה על יושב-ראש כנסת. אני רוצה להסביר במה מדובר: יש דבר לגיטימי שנקרא פיליבסטר. אנחנו באופוזיציה עשינו את זה, הם הרגישו את נחת זרוענו, אנחנו נרגיש את נחת זרועם. זה לגיטימי. מאז ומתמיד, דווקא באירוע בחירת יושב-ראש זה לא קרה, היה אירוע סביר. אני אומר לכם: מילא בחר מיקי לוי היושב-ראש לעשות פיליבסטר בדיון על בחירת יושב-ראש, אירוע שהוא הזיה בפני עצמו, ביזיון לכנסת בפני עצמו.

אגיד לכם מה הדבר הכי נוראי, אני באתי ואמרתי: אתם רוצים לעשות פיליבסטר, בסדר, אבל נא נקבע שעה לסוף הדיון ולהצבעה. למה? מי שמכיר את נוהלי הכנסת, דווקא בדיון הזה, מכיוון שזה לא חוק ואין לנו מסכם, ואין לנו שר, הדבר היחידי שמאפשר לנו לקרוא לחברי הכנסת מהחדר שלהם ומהמיטה שלהם, זה מה שנקרא הצבעה שמית, סדר גודל של כ-20 דקות. אם אנחנו מגיעים לשלוש-ארבע-חמש בבוקר, ויכולים להגיע עם פיליבסטר לשם. עוד פעם שיהיה ברור: פיליבסטר לא נעשה בדיון על יושב-ראש הכנסת.

החלטה שלהם, אני מוכן לקבל את זה. אני לא מוכן לקבל שהם ינצלו את זה בשביל לגנוב את הכנסת. מה אני מתכוון כשאני אומר לגנוב את הכנסת? אם עכשיו יש חבר כנסת שנמצא בבניין וישן, ועכשיו צריך ללכת להעיר אותו ולהביא אותו, והוא לא הגיע תוך 20 דקות, הוא לא מממש את זכותו, וזה לא חוק. זה להצביע על יושב-ראש הכנסת. זאת הזיה, זה בלתי נסבל. למה אני אומר שהם מנסים לגנוב את זה? כי אני אומר לכם שישבתי עם ראשי האופוזיציה-קואליציה לא יודע כבר איך לקרוא להם, ואמרתי להם: בואו נקבע שעת דיון, נתתי לכם את כל הפיליבסטר עד מחר בבוקר, עד תשע בבוקר. אבל אני רוצה שעה, ואני רוצה לוודא שאתם לא מתכוונים לעשות קפיטול מתוך הקפיטול. אמרו לי: לא. מה זה קפיטול? קפיטול זה ללכת ולגנוב את רצון הבוחר. רצון הבוחר הוא 64 חברי כנסת. הגישו ליושב-ראש, מיקי לוי, מכתב לדיון. ומנסים עכשיו שלא להתחיל עם הדיון. הוא מנסה לדחוף סיכומי שרים. אני עוד לא יודע מהייעוץ המשפטי, אם זה קרה או לא קרה, מהי בכלל הסמכות. תכף ניגש לדיון והצעות. אני רוצה לסכם את הדברים שאני רוצה לומר בצורה הכי ברורה: לעשות פיליבסטר על בחירת יושב-ראש זה כבר שלב שלא היה ומבזה את התנהלות הכנסת. את בקריאה ראשונה. נו - - - אתה בקריאה שלישית. שירי, החוצה. תוציאו אותו בבקשה. אבל היא לא הייתה כשהסברת את זה. אני אצא. יואב, לפני קריאה תגיד את השם. באיזו קריאה אני? דוידסון, אתה בקריאה ראשונה. רק שאלתי. תכף בשאלה אתה תהיה בשנייה. הוא לא אמר את השם שלה. היא תדע תכף.

תוציאו בבקשה את שירי, הוא מפריע לדיון. (חבר הכנסת נאור שירי יוצא ממליאת הוועדה) - - - דוידסון, אתה בקריאה שנייה עכשיו. לסיכום דברי, אני פונה בעיקר למיקי לוי, יושב-ראש הכנסת שנמצא

זה קצת אבסורד,

אני מקריא מילה על יושב-ראש הכנסת, נראה מי יודע מה: מדובר ביושב-ראש בפועל המכהן מתוקף דין רציפות, וכן בהינתן העובדה כי העניין נוגע בו ישירות, שיקול הדעת הנתון לו בהקשר זה אינו רחב אלא מוגבל ותחום ביותר. זה היושב-ראש שאנחנו עוסקים בו, שבוחר לעוות את סדר היום, להכניס סיכומי שרים, ולהכניס דברים שלא היו על סדר היום, רק בשביל למשוך את הזמן ולעשות פיליבסטר בדיון החשוב הזה.

לגנוב את ההצבעה ולייצר אירוע שעולה שר לפי התקנון,

שר יכול לעלות לפי התקנון ולדבר כמה שהוא רוצה, ולהגיע למצב שאתם מונעים מאתנו שעת הצבעה מוסכמת, הסכמנו לתשע בבוקר, הנה אני אומר לכם, ובתשע בבוקר זה הרווחתם את כל הפיליבסטר מכל הכוונים. אבל אתם רוצים לגנוב את הכנסת וכך נאמר לי על ידי חברי אופוזיציה. זה לא יקום ולא יהיה. אנחנו נקבע פה סדרי דין. שלמה קרעי, בבקשה. תודה אדוני היושב-ראש, אני מצטרף לכל מילה שאמרת. מה שקורה כאן זה חבורה שלא יודעת להעביר את השלטון. לא מוכנה לקבל את רצון הבוחר. אני מציע - - - - - - ולדימיר, אתה בקריאה ראשונה. למה?

כי אתה הפרעת. אתה עוד רגע בקריאה שנייה. אני מבקש לא להפריע יותר.

אני מציע הצעה פשוטה ואפשר לברר.

יש לי הצעה לטעמי הוועדה המסדרת יכולה לקבל החלטות לגבי נושאים שעולים לדיון בישיבת מליאה. אני רוצה שנביא כאן להצבעה החלטה שהנושא היחיד שיכול להעלות על סדר היום ביום שני היום, זה רק בחירת יושב-ראש ולא שום נושא אחר.

זו החלטה של הוועדה המסדרת שנתמכת על ידי 64 חברי כנסת. אני יכול להגיד לך שמאז ומתמיד בכל ההצבעות האלה כך באמת היה. נשמע משגית, האם יש סמכות לנהל את זה. אין סמכות לזה. קודם כול יש נשיאות, יש יושב-ראש שקובע את סדר היום. סדר היום בא לפני - - - אפשר להעלות החלטה כזו להצבעה בנשיאות.

נשיאות יכולה להעלות הצבעה. לוועדה המסדרת אין סמכות לקבוע דבר כזה.

בשביל זה נסגור את הישיבה ב-13:00 ונעבור לנשיאות. משה ארבל, בבקשה. מכובדי היושב-ראש, חברי הכנסת. ביום שישי האחרון ציינו ברחבי העולם כולו את היום הבין-לאומי למאבק בשחיתות. שמעתי את הגיחוך כאן לשמאלי ואני אפילו לא מטה את הראש כדי להסתכל. המשמעות של שחיתות שלטונית היא שימוש לרעה בכוח המשרה. מה שנעשה כאן היום זו שחיתות שלטונית. זה אדם שמשתמש במשרה שלו שימוש לרעה בכוח הזה, ולא מאפשר להליכים דמוקרטיים להתנהל בצורה תקינה. הדבר הזה הכי קרוב, לצערי הרב, למה שראינו בארצות הברית לאחר הבחירות. הדבר הזה הוא בלתי נסבל, לא מתקבל על הדעת. וכן, היו כאלה שאמרו לי: אז מה? מה תגיד על אדלשטיין? אנחנו אחרי פסיקת בג"ץ ברורה מאוד בנושא הזה. פסיקה שמגדירה בצורה ברורה איך להעביר את מקל השלטון ואיך לעשות את זה בצורה ראויה וממלכתית. ומה שנעשה כאן הוא פשוט חרפה והוא שחיתות שלטונית. תודה רבה. תודה, יבגני - - - למנות שר שהוא עבריין מורשע פעמיים, זה שחיתות שלטונית. יסמין, את בקריאה שנייה. יבגני סובה, בבקשה. דקה לדובר בבקשה. אדוני היושב-ראש, ראשית אני מוחה על צורת ניהול הדיון. אף פעם בוועדה המסדרת לא קוראים בקריאה ראשונה על מילה אחת. אני קורא לך לחזור מהסגנון הזה. אני מבין את התסכול שלכם, אני מבין את הטענות שלכם, אבל אגיד את זה בצורה הכי פשוטה: השחיתות שחבר הכנסת מדבר עליה, זה ניסיון להחזיר לממשלה אדם שלא יכול לכהן כשר זאת שחיתות שלטונית. דבר נוסף, תקימו ממשלה, אין שום בעיה. תחליפו יושב-ראש, תקימו ממשלה, תעבירו את החוקים. זאת בעיה שלכם, לא הבעיה שלנו. אנחנו נעשה הכול בכדי למנוע מכם לעשות את מה שאתם רוצים לעשות. לא לגנוב הצבעה, על זה דיברנו. יבגני, פיליבסטר זה לגיטימי. קיבלתם פיליבסטר מלא עד מחר בתשע בבוקר, אני לא רב על העניין הזה. לגנוב הצבעה זה לגיטימי בעיניך? מאחר ואני לא חלק במשא ומתן אתך, אז לא אגיב לדברים האלה. יש לי מה להגיד, אבל מה שאתה עושה כרגע, אני מבקש ממך לכבד גם את הנוכחים בחדר, חברי הוועדה המסדרת. יש לי 13 דקות ועוד עשרה דוברים. דקה לדבר. ולדימיר בליאק, בבקשה. תודה רבה אדוני. אכן ביום שישי ציינו את היום הבין-לאומי למאבק בשחיתות. ומה שאתם מנסים לעשות עכשיו באמצעות הוועדות שאתם מתכוונים להקים, זה לקדם חוקים מושחתים. זה הכי קרוב לשחיתות שלטונית, חבר הכנסת ארבל, שאני מכיר. ניסיון להחזיר עבריין סדרתי, בניגוד לחוק, בניגוד לפסיקה, למנות אותו לשר. זו פגיעה באמון הציבור. התחננתם להקים אתנו ממשלה. ארבל, לא להפריע. בבקשה,

כי אני מנהל את הדיון. חצי דקה לסיום.

זו פגיעה באמון הציבור. זה ביזוי הכנסת. זה ביזוי של כל הערכים של מדינת ישראל, יהודית ודמוקרטית, שאני מכיר. ואני מקווה מאוד שהציבור ישפוט. אנחנו לא נתנצל, אנחנו נשתמש בכל הכלים שעומדים לרשותנו, בכל הכלים. למדנו מהטובים ביותר ולא תטיפו לנו מוסר, זאת כדי לעצור את הקואליציה שמתעתדת לקום בשבועיים הקרובים.

שמחה רוטמן, בבקשה. תודה רבה אדוני היושב-ראש. אני חושב שצריך לדבר פה על החטא הקדמון ועל הצביעות הגדולה. העובדה שבית המשפט העליון התערב בעבר במועד שבו תהיה הצבעה על יושב-ראש כנסת, שינתה את סדרי המשטר במדינת ישראל. פעם זה היה ברור מאוד שהשיקול מתי להעלות את ההצבעה ליושב-ראש תהיה על פי שיקול דעתו של היושב-ראש ויש לו דדליין, והדדליין הוא מועד השבעת הממשלה. זה היה חלק מכללי המשחק. שמחה, נא, דקה לסיום. כולם רוצים לדבר, אני רוצה לתת לכולם לדבר. בוודאי. זה היה חלק מכללי המשחק, והיה ברור מאוד שבאמת אי אפשר לדרוש החלפה של יושב-ראש לפני שמשביעים ממשלה, וממלא גם בהתאם לזה, הסיעות שעושות את ההסכמים הקואליציוניים תכננו את מהלכיהם. בית המשפט התערב בדבר הזה, שזה חמור מאוד, אבל הכי חמור הוא שהוא התערב בדברים האלו לבקשתה של יש עתיד שטענה שבשנייה שיש 61 חברי כנסת להחליף יושב-ראש, צריך לזרוק הכול מהידיים ולכנס בפיג'מות באמצע הלילה גם את בג"ץ וגם את הכנסת ביום חמישי בדיון מיוחד לבחור יושב-ראש.

מתוך טענה שבשנייה שיש 61 שרוצים להחליף יושב-ראש, מי שלא נותן להם את זה, זו הפיכה שלטונית. כך אתם הגדרתם את זה ביש עתיד. איך אין לכם בושה? וכדי ששלמה יהיה מבסוט, בהפטרת השבוע נאמר: מחמס אחיו יעקב תכסך בושה, שתכסה את הפנים שלכם לפחות בושה על ההתנהלות שלכם. תודה, טטיאנה מזרסקי. אני רוצה לחזק את דברי חברי, חבר הכנסת ולדימיר בליאק בושה למדינת ישראל שאדם שהורשע ולא פעם, חוזר לשלטון. שאלה שניה ליועצת המשפטית, שגית, קיבלנו מכתב שלך לקראת הדיון הזה. בסעיף 8 כשאת מדברת על החלטות הוועדה, סעיף 20א, אני לא רואה שום ניסוח לגבי תפקיד יושב-ראש זמני. את יכולה בבקשה לפרט? לא, זה לדיון אחר. במילה אחת אין יושב-ראש זמני. מדובר ביושב-ראש קבוע, ולאחר מכן, בסיכום בסיעת הליכוד, ההחלטה היא שיריב לוין, וזאת החלטה של הליכוד, כי באמת אין יושב-ראש זמני. אפשר לשמוע את היועצת המשפטית?

זה לא רלוונטי לדיון.

סימון דוידסון, בבקשה. יואב, הצביעות היא הצביעות שלכם ובעיקר שלך. שנה וחצי התעללת בנו, יום ולילה. אני זוכר פה לילה שישבנו שנינו לבד יחד עם גלעד קריב, והגעת למצב שסיפרת לי סיפורים על דבש וייצור דבש בשעה שש בבוקר. אז החיוך הזה - - - אתייחס לדברים שלך, זה באמת חשוב. למדתי המון על דבש ממך. אני רוצה להגיד לכולם וגם לך חברי היקר, שלמה קרעי: אם אתה חושב שאנחנו נהיה "פאקרים", "סאקרים" ופראיירים של הקואליציה הקרובה, אתם טועים. אנחנו נילחם פה על כל דבר שהוא חוקי. ואם אנחנו צריכים פה לילה שלם להשאיר אותך ער ולא להגיד לך מתי ההצבעה,

לא נתקפל ונילחם על כל מה - - - תילחמו, רק אל תהרסו את הדמוקרטיה. שלמה, אל תפריע. משפט אחרון, דיברתם על בושה? אין לנו בושה. הבושה כבר לא אצלנו. אתם חושבים שאנחנו איזה מפלגה - - - נהיה בדיוק כמוכם ויותר. תודה.

אני חייב לענות לך: האירוע שתיארת לגבי הדבש היה בוועדת חוקה שהוקמה, והיה פיליבסטר בוועדה. אני מדבר איתך כאן על משהו אחר, אפילו אמרתי לך יותר מזה, אני מכבד את הזכות שלכם לפיליבסטר בדיון על יושב-ראש כנסת, דבר שלא היה מעולם. אבל בסדר. אני לא מדבר על לגנוב שלטון, הצבעה על יושב-ראש יש אחת. זה לא פיליבסטר בוועדה על הסתייגות כזו או אחרת או רביזיה וכדומה. זאת הצבעה אחת שאתם רוצים לנצל את זה שאנשים פה ישנים ולא מספיקים, אין לנו מסכם. אתה מכיר את זה, בדרך כלל יש מסכם, הרי מה היה אתכם, אתה כמו שאתה אומר, התעללתי בכם, היינו מתעללים, בסוף כולם היו ישנים, היה בא השר המסכם שלכם, כולם היו באים ומפילים, כי כך הדמוקרטיה עובדת. ברגע שאין מסכם בהצבעה הזו, אתם רוצים לנצל, ולמה אני אומר אתם, כי בוודאות יש אנשים באופוזיציה הזו שרוצים לסכל את בחירת הציבור, ואומרים: אנחנו ננסה שעשרה חבר'ה שלהם ישנו ואנחנו נצליח להפיל אותם בהצבעה הזו ולרסק את מה שהציבור בחר. זה לא יקרה ולא מקובל. זה בדיוק מה שעשיתם שנה האחרונה.

עשינו את זה על חוקים, היה לכם מסכם. זה בדיוק מה שעשיתם בשנה האחרונה. ולדימיר, אתה בקריאה שניה. אז תוציא אותי, אין בעיה.

יסמין פרידמן, בבקשה.

כמו שאמרת לפני כן, מעולם לא היה דבר כזה יושב-ראש זמני. יש לכם 32 מנדטים, ביחד 64, ואתם לא מקימים ממשלה. מעולם לא היה דבר כזה שאתם רוצים להעביר חוקים - - - אל תדאגי. מעולם לא היה דבר כזה שמנסים להעביר חוקים עוד לפני שקמה הממשלה. להחליף את היושב-ראש כדי להעביר חוקים - - היה ועוד איך היה. - - שהם השחיתות השלטונית. הם ורק הם. ולכן אנחנו נהיה פה, כל הלילה, כמו שראוי שאופוזיציה תהיה, ולא ברור לי למי אתם באים בטענות. זה לא מובן בכלל.

אמרתי, אין לי בעיה עם הפיליבסטר, הבעיה שלי היא עם גניבת הצבעה. אופיר כץ, בבקשה. דקה לדובר. זה מזכיר את מה שהיה לפני שנה וחצי, אין שום הבדל בין לא לקבוע על סדר היום את בחירת היושב-ראש, לבין מה שעל זה אתם הגשתם עתירה לבית המשפט העליון. ודאי שיש הבדל. על זה אתם הגשתם עתירה. על זה שלא שמנו היום. אין שום הבדל בין מה שאתם עושים היום, שאמנם שמים את זה על סדר היום, אבל נותנים פיליבסטר ארוך, לא יודעים מתי תהיה ההצבעה ובעצם יכול להיות שהיושב-ראש יוחלף,

יכול להיות שזה יהיה זה שלכם, אתם מנסים לגנוב הצבעה. אין הבדל בין מה שקורה עכשיו למה שאתם הגשתם עליו עתירה בעצמכם לפני שנה וחצי. אבל זה לא פלא, אחרי שראינו את ראש הממשלה ושרים בכירים קוראים פה ומשתמשים במילים ממש מסוכנות, מילים של מרד, מרד אזרחי. אופיר, אף אחד לא קרא למרד אזרחי.

ראש הממשלה ירד לבור בקריה - - די לשקר כבר. - - ודיבר עם אלופי צה"ל נגד הממשלה.

דיבר עם אלופי צה"ל נגד הממשלה. אתה מפיץ פייק.

מעולם לא היה ראש ממשלה שעשה דבר כזה.

ולדימיר, אתה בקריאה שלישית. תוציאו בבקשה את ולדימיר. אמרתי דקה לדובר ולא להפריע. נא לצאת. (חבר הכנסת ולדימיר בליאק יוצא ממליאת הוועדה) אני לא מאפשר לאף אחד לחזור, ומי שמפריע לא חוזר. עוד משפט אדוני היושב-ראש. אתה סיימת, סליחה. חנוך, דקה, בבקשה.

אני בטוח שחבריי לסיעה ולקואליציה המתגבשת מצטרפים אלי ואומרים: לא נורא, צריך לשבת, נשב, צריך לא לישון, לא נישן. את השלטון הרע הזה נעביר מהעולם. יש לנו פה עסק עם אדם שעדיין כשהוא ראש הממשלה, מדבר בצורה גלויה על מרד מיסים, על לא לשלוח את הילדים לצבא. את השלטון הזה, את מיקי לוי, את יאיר לפיד - - - מאחר שרק הילדים שלנו הולכים לצבא - - - מיכל שיר, קריאה ראשונה. את תצאי מהדיון. את כל החברים צריך להעביר מתפקידם כמה שיותר מהר. ומה שצריך, אנחנו פה כדי לעשות. תודה רבה, חנוך. מי זה רק הילדים שלכם הולכים לצבא? נעמה לזימי, בבקשה. יש פה אי הסכמה בקואליציה - - - חבר'ה, תנו לנעמה, יש לנו ארבע דקות לדיון.

אני רק רוצה להזכיר, שכאשר יולי אדלשטיין, יושב-ראש הכנסת הקודם, לא הסכים אפילו לכנס את המליאה כדי להצביע על יושב-ראש הכנסת, אז זה מבחינתכם היה מהות הדמוקרטיה. אל תלמדו אותנו עם הדיקטטורה שאתם מייצרים פה,

לעשות דחייה, כשכל ההסכמים הקואליציוניים כבר חתומים להגשת הממשלה, רק כדי להכשיר חוק שמכשיר קלון, וחוק שני שמכשיר משטרה פוליטית. משה, אתה שנלחם למען משטרה תקינה, למיגור אלימות משטרתית, אתה יודע בדיוק לאיזה בור אנחנו נכנסים עם החוק הזה. לא הכול כשר, ולא הכול אפשר לעטוף בנרטיבים שמותאמים ועם שיח כביכול חברתי. יש פה פגיעה אנושה בדמוקרטיה עוד לפני שהממשלה בכלל קמה. אתם באמת לא מתביישים בכלום, ואתם בטוחים שהציבור יאכל הכול. הציבור לא אוכל הכול. משטרה פוליטית לא בבית ספרנו, לא בישראל. ובטח לא חקיקה - - - הציבור אמר את דברו. מה הציבור אמר? שלח אתכם הביתה. הציבור אמר שהוא רוצה שאנחנו נשלוט ואנחנו נמשול. ושהיושב-ראש יהיה מהליכוד ולא מיקי לוי שנאחז בכיסא. זה מה שהציבור רצה. זה מה שהוא רוצה ואת זה אנחנו נעשה.

משטרה פוליטית, זה מה שהציבור רוצה?

12:57) כל העולם זה משטרה פוליטית? חברת הכנסת לזימי, תודה רבה. חבר הכנסת ביטון, בבקשה. אני רוצה לשאול שאלה ולומר שתי אמירות. הסעיף שמוצג פה בסדר היום, הוא הקמת ועדות מיוחדות לדיון בחקיקה.

התווסף עוד נושא לסדר היום. לא, אבל על זה אני רוצה לשאול. אבל עכשיו הנושא הזה הוא לא הנושא. התחלנו עם הנושא השני. הצבעת על כל זה? אתה יודע שאני בוחר על מה אני מתחיל. התחלתי בנושא שדיברתי עליו. אבל לא הצבעת עליו. הנושא עדיין באוויר. לא הצביעו על זה עדיין. תגיד מה הנושא הנוסף? תקריאי לו את הנושא. קביעת סדרי דיון מיוחדים לבחירת יושב-ראש הכנסת. על א' הצביעו כבר?

אני אעשה הפסקה בדיון. אבל אני יכול לשאלה שאלה? לא, מיכאל. נעשה הפסקה בדיון, נתכנס פה ב-13:15.

(הישיבה נפסקה בשעה 12:59 ונתחדשה בשעה 13:30.) אנחנו מתחילים בדיון. רק תן הודעה מוקדמת אם אתה ממשיך באותו קו כפי שהיה בדיון הקודם. אתה יכול לקבל כל מיני קווים שלי. תדע שיש כל מיני קווים. זה לא מקובל ככה. בוודאי שכן. הקריאות מאופסות? מתחילים מאפס? כן, מתחילים מאפס.

חוזר מישיבת הנשיאות שהסתיימה. אני רוצה לומר בצורה פשוטה וברורה, קודם כל, שיהיה ברור, שיש סיכום בין הקואליציה לאופוזיציה. מי הקואליציה ומי האופוזיציה?

כי יש סיכום בין הקואליציה לאופוזיציה. הסיכום הוא פשוט, הייתי פה קודם ואמרתי: פיליבסטר על דיון לבחירת יושב-ראש, לא נעשה בכנסת. אבל מילא, אם זה מה שהם רוצים ובוחרים, אני במקום הזה מקבל את ההחלטה שלהם. אני חושב שזה טעות, אבל זו זכותם. אבל לייצר אירוע של בחירת יושב-ראש כנסת, ואני אומר לך דוידסון, זה לא דיון בוועדה על הדבש. עזוב, אל תענה, לא צריך לענות. זה מגה אירוע, ולכן ההצבעה הזו צריכה להתקיים. יושב-ראש זמני, אני מזכיר לך. לא, אין זמני. לא משנה, אחר כך, בהזדמנות. - - - זמני. הזמן שחיכיתם, זה לא זמני?

אני משתדל - - - אבל אתה אומר: אף פעם זה לא קרה. רם, אין זמני. אני מבקש לא להפריע. אציג פה את הסיכום, כדי שכל חברי הכנסת ידעו ויבינו. הסיכום הזה נסגר עכשיו בנשיאות. יש פה גם את מזכיר הכנסת ששמע. הסיכום אומר כך: הדיון יתקיים, הוא יהיה דיון אישי. כל חבר כנסת יכול להירשם ומגיע לו שלוש דקות לדבר. יכול לעלות שר אחר כך כמסכם. בכל מקרה, אם הדיון מגיע עד תשע בבוקר, הוא יופסק, וב-9:00 יתחילו הסיכומים הרשמיים. אם הוא יגמר לפני כן, המליאה תצא להפסקה ונתכנס שוב ב-9:00. ב-9:00 יהיו סיכומים, חצי שעה לאופוזיציה, חצי שעה לקואליציה, וב-10:00 תהיה הצבעה. אם מאיזשהו מקרה חצי השעה הזו התקצרה, אז נצא להפסקה. בכל מקרה, ב-10:00 מתחילה הצבעה. ואומר שהיא מתחילה מידית ב-10:00, וצריכים להבין את זה חברי הכנסת, ולא למצוא את עצמם - - - יש רק נושא אחד, אין עוד נושאים בבוקר. בחירת יושב-ראש. בוודאי. חד משמעית. התחייבנו שלא נעשה דיונים בוועדה מסדרת בתקופה הזו של עד 14:00, למעשה ב-14:00 נסגור את הדיון. זה הסיכום. אני רק רוצה לומר מילה אחת: ראיתי שביש עתיד כבר הוציאו הודעה עם השם שלי. אני מכבד כל הודעה, אני מודה להם. תמיד אמרו לי שפרסום - - - לפחות לא טעו בשם שלך. לא טעו. יוראי, תגיד לעידן שהוא לא טעה בשם שלי שהוא הוציא את זה ואני מאוד שמח. את הצ'אנס,

שאני חושב שהוא היה בזוי, שטוב שלא קורה, של אולי להפיל בהצבעה שהיא כנגד רצון הבוחר, בהצבעה כזו קריטית, הם הבינו שלא צריך לעשות. נתכנס כולנו ב-9:00 ונצביע ב-10:00.

חברי יואב קיש, יצאת לנשיאות, ככה השארת אותי באמצע דבריי. הפסקתי את הדיון. לא התנצלת אפילו. באמצע הדברים שלי, ככה. אני מתנצל עכשיו.

ההתנצלות שלך התקבלה ובאת עכשיו רגוע. כאב לי לראות מה שהיה בדיון הקודם. אין לזה מקום. תקשיב לי, כאב לי לראות את מה שהיה. באופן אישי, אגיד לך משהו שאתה היית לא בסדר, אבל אגיד לך את זה אחר כך לא פה מול כולם. את זה תגיד לי, אבל אני הבנתי כבר. כאב לי לראות את מה שהיה כאן קודם. אתחיל מהסוף. אתם כנראה יש לכם רוב, 64, ואתה היית מומחה בעשיית קשיים לקואליציה הקודמת וזה לגיטימי.

כן. זה לגיטימי. אבל לא לאבד את הראש בדיון אחד, על הצבעה אחת. הולכים להיות פה הרבה דיונים, היה מאוד-מאוד סוער. ולכן מה שהיה פה קודם לא היה צריך לקרות. תן לכולם לדבר, תצביע איך שאתה רוצה.

אני רציתי לשאול שאלה: האם הקמת הוועדות המיוחדות לדיון בחקיקה, זה אירוע נדיר? יש לזה תקדימים שעושים ועדות מיוחדות לחקיקה בשביל להקים ממשלה? כמה פעמים היו דברים כאלה? למה לא עושים את הכול פה בוועדה הזאת או ועדה אחרת? לא, מסדרת לא יכולה לחוקק. אז וועדה אחת, למה מקימים ועדות? רק הבהרה מקצועית. מיכאל, עברת לנושא. אני שאלתי את זה פעם שניה. מיכאל, אנחנו בסעיף ב' וסעיף א' דילגנו עליו. לא הצבענו עליו. ולכן הוא בתוקף בדיון הזה. אבל מיכאל, מי שמנהל את הדיון ואתה יודע את זה טוב, זה יושב-ראש הוועדה. אנחנו דנים עכשיו בסעיף ב'. אתה יכול להקריא את סעיף ב'? אתה לא לפנים משורת הדין עונה לנו על שאלה? אני מבטיח לך שכמו שכבר היה דיון אחד על הקמת ועדות, וזה היה דיון ארוך, עכשיו זה דיון המשך שפתח בדיון אחר. כשנסיים את הדיון על הסעיף הזה, נפתח את הדיון בסעיף של הוועדות והשאלה שלך תהיה הראשונה שיתייחסו אליה. תודה. מה נושא הדיון עכשיו? בעקבות הסיכום, אני נותן לאנשים אם מישהו רוצה, להגיד מילה או דבר מה. ולאחר מכן, נחזור לנושא הוועדות. מירב, את רוצה לומר מילה על הנושא? אני רוצה להבין אנחנו מתעסקים עכשיו במינוי של היושב-ראש הזמני?

קבוע, זמני. מה שאת רוצה.

לא, אין קבוע. יש קבוע.

אין זמני. וקבוע. בחירת יושב-ראש. אדוני יושב-ראש הוועדה, אתה בעצם בא ואומר - - - אני רוצה לברך את קינלי, שהוועדה הזו הבוקר הצביעה על המינוי שלו לסגן יושב-ראש בכפוף לזמני. אני רוצה לברך את חברתי, מירב בן ארי. רגע, אתה עכשיו מתפרץ. והייתה אפילו רביזיה שהצלחתי להעביר ולמנוע. אבל אנחנו נחכה לדיון במליאה בהצבעה. אני פשוט רציתי להבין, על מה בעצם תצביע המליאה מחר בבוקר? האם יריב לוין, אני חושבת שגם הציבור צריך לדעת. אענה לך. תן לי לסיים. בבקשה. תסיימי. בפעם שעברה זרקת אותי - - - בצדק, כי הפרעת. לא, לא הפרעתי. ואני אומרת לך באופן אישי כי אנחנו גם חברים, אני קוראת לעצמנו חברים, אתה יכול לרשום לעצמך שאתה הראשון משנת 2015 שזרק אותי מוועדה. בסדר, אין בעיה. אני חושב שמתי שהיית איתי בקואליציה,

מעולם לא נזרקתי מוועדה. קודם אצלי את לא הראשונה. מצטער, כבר זרקתי אחרים בוועדה. אגיד את מי זרקתי ראשון מוועדה וזה היה אירוע, את זוכרת את זה? אני זרקתי את יושב-ראש הקואליציה, דוד ביטן. כשהוא היה אצלי בוועדה, אני זרקתי אותו החוצה כשהוא היה אצלי בקואליציה. אשמח באמת להבין על מה בעצם אנחנו מצביעים מחר בבוקר, כדי שהציבור הישראלי שצופה ומאוד מרותק לדיון של וועדת הכנסת, יבין האם יש לו יושב-ראש כנסת קבוע, מכהן, או שכמו כל החודש האחרון כאן, שום דבר לא סגור, שום דבר לא פתור. נראה לי שהציבור זכאי לדעת. אני יכול לענות לך ואענה לך בקצרה: אני יודע שמפלגות שהם לא דמוקרטיות, קשה להם להבין את זה, אבל אני מקווה שאולי יש עתיד יבינו. - - - אני עונה לך, עכשיו את מפריעה, את לא בזכות דיבור. הקשבתי לך וסיימת. אפילו לא עברו שתי דקות. סיימת. את בכלל לא היית ברשימת הדוברים, נתתי לך לדבר כי אז הוצאתי אותך. האירוע של בחירת יושב-ראש הוא מאוד פשוט. יש תקנון לכנסת. אין דבר כזה יושב-ראש זמני. סיעת הליכוד, בניגוד לסיעת יש עתיד, היא סיעה דמוקרטית. וסיעת הליכוד לוקחת החלטות כסיעה דמוקרטית. סיעת הליכוד החליטה פה אחד לתמוך ביריב לוין, כי יריב לוין התחייב שלפני הקמת הממשלה הוא מתפטר. דרך אגב, גם אם הוא יבחר, זה קבוע שאכן מתפטר. קבוע שמתפטר?

גם אם הוא ייבחר שוב, אני מבטיח לך, אני מכיר את יריב לוין, הוא עומד במילה שלו כלפי הסיעה, והסיעה סומכת עליו. זו סיעה דמוקרטית. לא צריך את לפיד שיגיד מה לעשות. הסיעה הצביעה וכך יהיה. ולכן אין יושב-ראש זמני בתקנון. יש יושב-ראש קבוע. אבל יש מפלגה דמוקרטית, בניגוד ליש עתיד. לא הייתה הצבעה חשאית, נכון? למה לא אמסלם? אני עובר לנושא הראשון. רגע, אני רשומה לזכות דיבור. הנושא הסתיים, אני לא - - - אבל הוצאת אותי פעם שעברה. מה הבדל בין מירב לביני? ביקשתי לדבר.

- - - - - - לא שיניתם - - - עדיין חבר כנסת רוצה לדבר, דיון קודם, תיתן לנו לדבר.

אאשר, במיוחד בגלל שהוצאתי את יוראי. יוראי, בבקשה.

בסדר, אני לא היחיד שטעה. והתנצלתי, זה לא העניין. יש לו בדיחה טובה על זה, אבל שהוא יספר. זה לא עניין מצחיק במיוחד, חבר הכנסת טור פז. זה לא מצחיק אותי בשום צורה. אתה צודק לגמרי. במיוחד כי זה נשען, אני לא כל כך מבין על מה נשען הבלבול הזה. באופן אישי, כשמשווים אותי לעידן זה מחמיא לי כי הוא תותח על. בואו נקפיד. אני קורא את סעיף ב' שזה קביעת סדרי דיון מיוחדים לבחירת יושב-ראש הכנסת.

להערכתי לעולם בהיסטוריה של דברי הכנסת, לא קבעו סדרי דיון מיוחדים על בחירת יושב-ראש הכנסת. אני רוצה לומר את דעתי, ולכל חבר כנסת יש זכות לומר את דעתו. אני לא מבין באיזה אופן אתם מבקשים לקבוע סדרי דיון מיוחדים. מאחר וזה אחרינו כי כבר סיכמת עם חבר הכנסת טופורובסקי בנשיאות את ההסדר, אני רוצה להתייחס לדבר השני שעכשיו אמרת, שיושב-ראש הכנסת הולך להיות יושב-ראש זמני. איך הבנת את זה מדברי? אמרתי בצורה הכי ברורה: אין דבר כזה יושב-ראש זמני. יש יושב-ראש קבוע. יש מפלגה דמוקרטית שיש לה החלטה. אז המפלגה הדמוקרטית - - - אני יודע שקשה לך להבין מה זה מפלגה דמוקרטית. אני מבין היטב. זה על דעת הייעוץ המשפטי? היחידי שמבין זה רם בן ברק שניסה לראות מה זה מפלגה דמוקרטית, והבין יפה מאוד, מה זה יש עתיד. אני כרגע בזכות דיבור, תאפשר לי להשלים. חבל שאתה יודע שיאיר לפיד תומך ברם בן ברק. כן? רם, יש לך כבר קול אחד בפריימריז.

הוא אמר שהוא שוקל לתת את קולו. שוקל או תומך? אנחנו הכי דמוקרטיים. חבר הכנסת אופיר כץ, יש לי הרגשה שיש פה סיעת רם בן ברק עם דבי. יכול להיות גם יאיר לפיד שם.

בוא לא ניסחף. ביש עתיד יש הרבה דמוקרטיה. - - - אדוני היושב ראש, הסחת הדעת שלך לא תעזור. אתה בעצמך אומר, עם כל מיני מילים יפות, שאתם בוחרים יושב-ראש זמני לשבועיים. זה הסיפור פה. והשאלה היא איך זה עובר את הייעוץ המשפטי. אני רוצה לשמוע את הייעוץ המשפטי מה הם אומרים על זה. נשמח לשמוע את הייעוץ המשפטי בהקשר הזה. בואו נעשה כך, יש לי זמן עד 13:55, ואז ניתן ליועץ המשפטי להתייחס לשאלה הזאת ונסגור את הדיון. חבר הכנסת קיש, אשמח לדבר. בסדר, אבל חברים שלך מדברים. יוראי, בבקשה. תקנון הכנסת לא מאפשר לבחור יושב-ראש זמני.

ומה שאתה הרגע אמרת, דמוקרטי, לא דמוקרטי, סיעה התכנסה, קיבלה ברוב קולות, בחד קולות, לא מעניין. בשורה התחתונה מה שאתם עושים הוא שאתם בוחרים חבר כנסת שיעמוד בראש הרשות המחוקקת, אולי התפקיד הכי חשוב בבניין הזה. בבניין הזה. אצלכם נשיא בית משפט עליון יותר חשוב. בבניין הזה. לא, אנחנו לא פחות דמוקרטים ממך. בטח. רציתם לגנוב את ההצבעה הזו. אתה אומר לי לא פחות אצלכם בקואליציה הישנה, היו אנשים שאמרו לי: אנחנו נגנוב לכם את ההצבעה.

נוכלות. - - - תאפשר לי להשלים את הדברים שלנו. - - - - - - נוכלות. למה אתה מפריע לו לדבר?

זה היושב-ראש, מה, אתה מנהל את הדיון פה?

אל תפריעו. אל תפריע אתה, אדוני היושב-ראש. אני בזכות דיבור. אני לא מגביל אותך בזמן בגלל זה. תגביל אותי ואל תפריע לי. אני לא רוצה להגביל אותך.

אוקיי. ככה כשאתה מפצל לשניים. אני מדבר על עצמי, שתי ישויות שמתאחדות לאחת. איזה ישות? אל תפריע. אתם מפריעים לו כל הזמן. חבר הכנסת קיש, אתה יכול לתבל את זה, ולתרץ את זה איך שאתם רוצים. בשורה התחתונה, הסיעה שלכם התכנסה והחליטה לבחור ביושב-ראש זמני של בית המחוקקים, אולי התפקיד הכי חשוב בבית הזה.

התפקיד הכי חשוב. אתם נמצאים חודש פלוס אחרי הבחירות. הייתה לכם אפשרות להתכנס ולבחור ביושב-ראש קבוע. למה אתם בוחרים יושב-ראש זמני? איך זה נראה? איזו צורה זאת? למה אתם בוחרים לבזות את הכנסת, לבחור לנו יושב-ראש זמני שיתפטר או לא יתפטר. תבחרו יושב-ראש סיעה. אתה יודע מה זה אומר לי? זה אומר לי שנתניהו כל כך חלש, כל כך סחיט, כל כך לחיץ, כל כך בלתי מסוגל לקבל החלטה הכי פשוטה מי יושב-ראש כנסת ישראל. אתם הולכים ופעם שניה מבזים את המוסד הזה. בוחרים יושב-ראש שהולך להתפטר אחרי שבועיים.

כי הם מפלגת ישראבלוף. זה למה. אתה מוזמן לשלוח למזכיר תנועת הליכוד את השאילתה והוא יעלה את זה בישיבת הסיעה הבאה. לא, אני שואל אותך. הציבור הישראלי בחר בכם להנהיג אותנו, את עם ישראל. למה אתם לא מנהיגים אותנו כמו שצריך? מה קורה פה? זמני, לא זמני. מטי צרפתי. את עכשיו בתור. מאיזו סיעה את? אתה מאחד את כולם, יואב. רגע, גם דבי מיש עתיד. רגע, מאיפה כל המנדטים האלה, לקחתם לאיזו סיעה אחרת? לך, לליכוד. לא, אנחנו

אחרי ההתנהלות שלכם בשבוע האחרון, ניקח לכם הרבה. תשמע מה חברי ליכוד אומרים בשטח עליכם. יש סיעות אחרות בגוש שלכם שלא עברו. אנחנו בדרך לקחת גם מכם. כן, בסדר. יש לכם עוד חמש שנים בשביל זה. חמש שנים, זה מה שהוא התכוון.

נדבר עוד שנה וחצי. מאוד דמוקרטים חמש שנים. זה הכי דמוקרטי. הסיעה הדמוקרטית הגיעה לחמש שנים. רגע, האם זה אומר שאתם מתכוונים לגנוב עוד שנה? מסתבר. ולדי, הם יכולים להגיד גם שבע, מה זה משנה. מטי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, רק אומר משהו על שוויון מגדרי במפלגת יש עתיד ועל העובדה שאני מטי,

חברות כנסת חדשות. נאחל לכן בהצלחה. ואני מזמינה את כולם היום לנאום הבכורה שלי שאני מתרגשת לקראתו. מטי, בהצלחה רבה. אנחנו מתרגשים גם בשבילך. בהצלחה. רק לומר שאדוני לימד אותנו שיעור בעמידה במילה. הסברת לנו שיריב לוין הוא היושב-ראש הקבוע ויחד עם זאת בעוד שבועיים הוא - - - קבוע אחר, יש קבוע ויש קבוע. התרגשתי מאוד מהאמירה שלך שהוא אדם - - - של סיעה דמוקרטית, של מה זה דמוקרטיה במפלגה. ושהוא אדם שעומד במילתו. מפלגת ישראבלוף. תתחיל להתגלגל - - - למה ישראבלוף? יש פריימריז, יש בחירות, יש הצבעות, יש החלטות סיעה. מה הקשר של זה לעניין? תקרא לזה תפוזים, מה זה קשור לעניין הזה? אמרת שהוא הבטיח לסיעה שהוא יתפטר. אז אם זה לא יושב-ראש זמני, אז איזה יושב-ראש זה? יואב, מה זה יושב-ראש זמני? אין דבר כזה יושב-ראש זמני. בהודעה שלכם רשום שהוא זמני. אתן מפריעות למטי. בבקשה, מטי. מה הקשר בין מה שאתה אומר לבין האירוע? אתה מפריע למטי. אני חייב לסיים בעוד 13 דקות. אני לא מבין ממה אתם מפחדים, תשנו את החוק. מה יש לך עם הזמנים האלה כל הזמן? למה הם כל הזמן מקדימים את הישיבות? יש ישיבות סיעה ב-14:00. בלי אישור יושב-ראש הכנסת אני לא יכול להמשיך את הדיון. אתם מוזמנים לפנות ליושב-ראש הכנסת ולבקש שייתן לי אישור להמשיך את הדיון. פנית והוא סרב לבקשה שלך?

- - - מה לא? לא פנית והוא לא סרב. אז תפנה ואז נבחן. ישיבות סיעות - - - אז אפילו אין סמכות ליושב-ראש הכנסת. אפילו את זה לקחו לך. הזמני, יושב-ראש הכנסת. לכם. הוא בתפקיד.

למדה שיריב לוין הוא אדם שעומד במילתו וזה מרגש מאוד ומחזיר אותי לכך שאתם רוצים להכשיר אדם שעמד בבית משפט והצהיר קבל עם ועדה שהוא ימשיך ויהיה בממשלת ישראל ולא יכהן כשר. ובכל זאת פה אתם כן נותנים לאדם שלא יעמוד במילתו, כלפי בית המשפט, שבעצם זה מה שאפשר לו לא לקבל מאסר בפועל, אתם עומדים לתת לו להיות.

אופיר, חיים, אני, ישראל. כמה ביטונים יש בכנסת? כרגע ארבעה. יש תחרות קשה בין כץ לביטון. אבל ביטון אחד שווה כמה כצים. הם אומרים שיש ארבעה. אבל ביטן זה ביטן. אל תכניס את ביטן לביטון. אז כמה יש בסך הכול? דבי, מיכאל, חיים. אני מוחה על הדיון הזה. נולדתי בטהובן, ועיברתי לביטון כדי להשתלב בירוחם.

טוב, אז עברנו הפעם לדבי ביטון.

אני מעלה תהיות, אדוני מדגיש לפחות בזמן שאני יושבת כאן: דמוקרטיה, דמוקרטיה, דמוקרטיה,

ולהוביל. יסביר לי אדוני איך בדמוקרטיה, מודיעים ליושב-ראש הכנסת הזמני-הקבוע, שבעוד שבועיים הוא צריך להתפטר. מה בדיוק דמוקרטי אם מודיעים לו מראש, ואתם סומכים עליו, משמע שהוא קיבל הנחייה ברורה מאוד שלא ישלה את עצמו וישב בתפקיד? עוד יותר מפתיע אותי שהוא מתיימר להיות שר משפטים. אתה כשר משפטים, אדם שמגיע עם לא מעט רקורד, איך יעלה על הדעת שאתה נותן ידך להכשיר פה שרצים. צר לי אדוני, אנחנו - - - חס וחלילה. את קצת מגזימה. אדוני, אנחנו במדינה דמוקרטית. ואם אדוני מדבר על דמוקרטיה, דמוקרטיה, הייתי מצפה שהיושב-ראש העתידי, לוין, הוא זה שיחליט. אבקש מאדוני להסביר לי. בבית ספר למשפטים אמרו לי שלא יעלה על הדעת, זה תמיד כשאין לך מה להגיד. אז תגיד לא יעלה על הדעת. אומר לך כך: אנחנו לקראת תקופה שיכולה להיות אינטנסיבית במליאה. ואנחנו חושבים שמי שהיה בתפקיד עד לאחרונה יריב לוין הרי היה בתפקיד, הוא מכיר את הנהלים, מכיר את ההתנהלות יש לו את כל היכולות לעשות את זה בצורה מיטבית מאוד. אז זו לא בדיוק דמוקרטיה. זה מינוי עם התניה. לא אכנס - - - הרבה יותר טוב ממיקי לוי, בסדר?

זה - - - עד מיקי לוי.

אנחנו אוהבים את דודי ורוצים את דודי. מועמדת אחת הגיעה לוועדות ומכבדת אותו. למה יריב לוין לא מגיע לכבד את הוועדה כמו המועמדת הזו? למה יריב לוין לא - - - אוקיי, אנחנו עוברים לחברת הכנסת מיכל שיר.

דקה מיכל, כי יש עוד אחרים להספיק. המתנתי בסבלנות. 20 דקות הפסקה התמתנתי. בבקשה.

למה הוא לא בא להציג את מועמדותו? נכון. במקום דמוקרטי. את הצגת את מועמדותך? את רוצה שאתן לך זמן להציג את מועמדותך? אני רוצה לתמוך במועמדותה של מירב בן ארי. אני מרשה למירב. אחר כך, חוזרים אליך. אבל אני מוגבל בזמן. - - - זה לא במקום, זה בנוסף. אם אספיק, אני לא יודע אם אספיק. בנוסף. אני לא רוצה לאבד את זכות הדיבור שלי. ב-14:00 אני סוגר פה את הדיון. אני לא מוותרת על זכות הדיבור. לא יריב ולא מירב, נביא את אמסלם.

את רוצה להציג את מועמדותך? היא ישרה, היא דוברת אמת, אפשר לסמוך עליה. אבל היא לא מחויבת לסיעת הליכוד.

אם תבדוק אותי לאורך כל התקופה שלי, מאז 2015, נהגתי פה בממלכתיות כלפי כולם. כולל בשנה האחרונה שהייתי יושבת-ראש הוועדה לביטחון פנים. כולל, כשבאתי לפה והתנהלתי בצורה בכל מה שקשור בפרלמנט, לעומת המתמודד שהוא קבוע-זמני, זמני-קבוע. יש לך טענה כלפי איך שהוא התנהג?

קודם כל יש לי הרבה הערכה אליו. כן, הוא לא היה בשום ועדה. יש לי הרבה הערכה אליו, אבל מתי בפעם האחרונה הוא הגיש שאילתה בכנסת? ויושב-ראש הכנסת הוא אדם שצריך לדעת את כל - - - על מה את מדברת?

לפני שנה וחצי הוא היה היושב-ראש. הוא היה שנה שלמה יושב-ראש. אני שואלת מתי הוא כיתת את רגליו בין ועדות הכנסת כמוך אדוני? אני יכול לומר לך - - - ואם אתה רוצה להיות יושב-ראש של הבית הזה, אנחנו מצפים ממך להיות כאן. אני חושבת שלשים מועמדת אישה, אחרי מעל 15 שנים שהיו פה רק גברים, זה גם דבר חשוב ונכון. אתה לא רוצה להיות יושב-ראש הכנסת? מירב, קודם כל, אני מופתע מאוד, ואני מניח שאולי לא התכוונת, אבל לא הבנתי שיש איזושהי טענה כלפי יריב לוין להתנהלות לא תקינה.

אוקיי, אנחנו לא שם. כולם פה מבינים ואומרים בצורה ברורה מאוד, שהוא איש ישר דרך, ממלכתי, שלא רק על סמך זה שהיה בוועדה או לא, ניהל פה מליאה מורכבת, והיה יושב-ראש כנסת עם הרבה מאוד ניסיון. לכן אני אומר לך גם כמי שמכיר ומעריך אותו אישית, יושב-ראש ועדת כנסת, זה פשוט עניין של רקורד, הוא הרי הרבה יותר ותיק ממני וממך.

אז למה זמני, למה לא קבוע? הוא עשה את כל השעות שאת מדברת עליהם במליאות ובניהול ועדות. קיש, אז למה זמני?

שיהיה קבוע. אל תפריעו לי. אגיד לכם עוד דבר: אחד הדברים הכי חשובים שהוא עשה הוא את תקנון הכנסת. אני מזכיר לכולם, בכנסת השמונה עשרה, לקח את כל חברי הכנסת, ובהסכמה. והוא אמר בצורה הכי ברורה: אם יש חבר כנסת שמתנגד, אני לא מעביר נכון ארבל, את היית פה ועשה שינויים משמעותיים בהסכמה, והצעיד את הכנסת הזו קדימה ויש לו את כל היכולות. ולכן אני אומר לכם - - - למה הוא צריך להיות זמני? לכן הוא צריך להיות קבוע ולא זמני. אסיר את המועמדות שלי אם אדע שהוא הולך להיות קבוע. אבל זה שאתה אומר לי שבישיבת הסיעה הוא אמר שהוא מוותר. אני לא רוצה - - - אוקיי.

הנה אני אומר לך, מכיוון שסיעת הליכוד עוד לא החליטה, ומאוד יכול להיות - - - אנחנו נמצאים בעלטה. תני לי לענות לך ולהסיר את העלטה. איפה הייתה המועמדות מול מיקי לוי? אני רוצה להסיר את העלטה של מירב בן ארי. יכול להיות שאם סיעת הליכוד תחליט שיריב יהיה היושב-ראש שהיא רוצה שימשיך לכל הקדנציה, אז יריב ימשיך. לדעתי הוא יתפטר ויבוא לבחירה נוספת. אני מכיר אותו. הוא יגיד נבחרתי לזמני על ידי הסיעה, אני רוצה לקבל את האמון. עוד פעם אתה אומר זמני. אתה שוב חוזר על זה.

אני שמח לראות שכל מי שיושב פה מהאופוזיציה, יצטרף לעמדה שיריב איש ראוי, ממלכתי וייצג בכבוד רב את הכנסת. - - - רגע, זכות הדיבור שלי. לא, לא, אני חברת כנסת, ביקשתי זכות דיבור. אז לא יהיה ייעוץ משפטי. אתה לא יכול - - - חברי הכנסת רשאים לקבל ייעוץ משפטי על הליך לא - - - מיכל, עוד שתי דקות נגמר הדיון.

את רוצה לדבר או לתת - - - ואני ביקשתי רשות דיבור עוד לפני ההפסקה. אתה לא יכול לסתום לי את הפה. את הבאה בתור. מה זה הבאה בתור?

תדברי. תודה רבה. ואחר כך אני רוצה לשמוע את הייעוץ המשפטי. אני בינתיים סוגר את הדיון. יש לך דקה וחצי. אנחנו רוצים גם את הייעוץ המשפטי, אם אתם עושים פה משהו לא חוקי, זה המקום של הייעוץ המשפטי לבוא ולומר את האמת. אתם לא תסתמו את הפה כמו שאתם מעקמים את החוק. אדוני היושב-ראש, דיברת על מפלגה דמוקרטית ושאנחנו צריכים לסמוך על מפלגה דמוקרטית. השאלה שלי היא קודם כל האם לנעול חבר כנסת במרפסת זה חלק מהדמוקרטיה שלכם? והדבר השני, האם קצין מודיעין שמהלך אימים על חברי הכנסת שלכם, שלא יעזו - - את היית בליכוד קודם, את יודעת הכי טוב מכולם.

ולכן אני מכירה מכונת הרעל שסותמת לחברי הכנסת את הפה. אני יודעת איך אתם סותמים את הפה. נכון, של יש עתיד, של יש עתיד. אני יודעת היטב איך אתם סותמים את הפה לחברי הכנסת. ולכן, דמוקרטיה זה מכם והלאה.

אני כן יכולה לומר לך למשל שאין לי יותר מדי ציפייה ממפלגה שהמוסדות שלה הפכו להיות רקובים. אנשים טובים, המתפקדים טובים, חברי המרכז שיושבים פה בחוץ ובוכים על הנזק שאתם עושים בשמם, הם יודעים היטב את האמת.

מהמפלגה שאתם הרקבתם ב-"ק" לאט,

וכופים על חברי הכנסת בכאילו דמוקרטיה ואוהבים נורא-נורא להתגאות בשקר הזה, אין יותר מדי ציפייה, כי הממשלה שאתם מקימים, אם היא בסוף ממשלה של עבריינים. ראש המפלגה שלך, מואשם. בגלל שהוא מואשם, והוא מת מפחד, אז הוא הפך להיות סחיט ובן ערובה, אבל על ידי מי? על ידי עבריינים אחרים.

ומה אתם רוצים לעשות? לא, להקים ועדה שתכשיר - - מיכל, תסתכלי על השעון. - - עבריין שגנב מהציבור פעמיים. להכשיר אותו בפעם השלישית לגנוב מהציבור. חברת הכנסת מיכל שיר, נגמרה לך זכות הדיבור.

אני עוד מדברת.

אדוני היושב-ראש, המתנתי בסבלנות ולא הפרעתי לאף אחד. תקשיבי, אני עונה לך למה. כי ב-14:00 ישיבות הסיעה מתחילות ואסור לקיים דיוני מליאה, גם אם קוראים לך מיכל שיר או יאיר לפיד, או לא משנה מה. ישיבה זו נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 14:00.